הדיון הזה הוא בקשה לחידוש הדיון בוועדה בהצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 34), התשפ"ב-2022 (מ/1513), לפי סעיף 89(א) לתקנון הכנסת. החוק עבר כאן בוועדה, עבר למליאה, ואני מבקש להחזיר אותו אלינו לוועדה. יש לי יותר מסיבה אחת לעשות את זה - פשוט אני מקבל הרבה מאוד פניות על מנגנון הערר שנמצא בחוק. לא נחה דעתנו מהסיכום שנעשה לגבי מנגנון הערר. אני רוצה יותר זמן כדי לדון בחוק כאן אצלי בוועדה ולמצות את כל התהליך. חברי הכנסת, רוצים להתייחס? אם אתה פותח את הדיון אני רוצה את כל ההסתייגויות שאמרו לנו שנוכל להגיש ולא הגשנו. אני רוצה להגיש את כל ההסתייגויות מטעם כל חברי האופוזיציה. אנחנו נביא את החתימות בהמשך. מה הייעוץ המשפטי אומר על זה? האם אפשר לעשות דבר כזה בכלל? אני לא ידעתי. אם היית שואלת אותי, שרן, הייתי מנחה אותך שיש כזה דבר. גלעד יכול להסביר לנו בכמה משפטים על הסעיף הזה בתקנון.